אנחנו נמצאים בדיון נוסף בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, התשפ"א-2021. אנחנו דנים בעניינו של פרק ב', דיוור דיגיטלי. ההצעה הזו פוצלה מהצעת החוק המקורית, בהתאם לסעיף 84(ב)

אנחנו ממשיכים את הדיון.